שלום, אני פותח את הישיבה. אנחנו נמצאים בהצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 30), התשפ"א-2021 (מ/1436), בהנמקת הסתייגויות, ולאחר מכן הצבעה על ההסתייגויות. אני מניח שחבר הכנסת אורי מקלב ינמק